אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך של הכנסת.

ישיבות בכמה נושאים. נתחיל בעדכון קצר בנושא החם של גני הילדים, שבעצם אתמול התחילו לחזור במתכונת מסוימת. בעניין הזה, נדבר

אחר-כך, נעבור לנושא הישיבה: - החזרה או מעבר לשגרת קורונה בחינוך החרדי. בשעה שתים-עשרה, נקיים דיון בנושא המגזר הערבי. נתחיל בגני הילדים. כאמור, עדכון. שלום, אינה זלצמן, בוקר טוב.

אני מבינה שזה באמת מורכב, אבל אלו ההנחיות. אנחנו עדיין בסוג של מצב של חרום,

אנחנו עשינו את המקסימום כדי שהגנים יפעלו.

דיברנו עם ההורים, הוצאנו הנחיות לשטח, הכנו את הגנים, ממתינים להנחיות חדשות

אני מתכוון לא אלייך ספציפית, אלא למשרד החינוך. האם אתם מתכוונים להסביר בצורה הכי חדה מה מבחינת התשלומים, כי הרבה אנשים מבולבלים. אני אסביר למה הם

מה לגבי מה ששאלת על יולי אוגוסט. לא, זה חלק מהתשלום, זה חלק מאיזון תשלומים. ברגע שהם יסדירו ויסבירו מה לגבי התשלומים, אז אני מניח שגם יולי אוגוסט יופיע בין היתר

ועל הרקע הזה

בעיקר של מוסדות חינוך לבנות שנערכו לחזרה של כיתות א'-ג', ונדרשים כיום לחזרה של כיתות ז', ח', במקום. לפי מידע שנמסר מהחינוך העצמאי וממוסדות החינוך שמחוץ לרשתות, רוב בתי הספר בחינוך החרדי היסודי לא חזרו עדיין ללימודים,

ולכן, יש בעיה כזאת של הדבקה,

שנית, צריך להבין שהטריגר הגדול ביותר של הורה לשלוח את ילדו ללימודיו,

הנושא הוא בריאותי לחלוטין, וההחלטה היא של המל"ל ביחד עם משרד הבריאות. אני רוצה להסביר משהו. ברור ומובן שאם היה אפשרי, גם המגזר הכללי היה מחזיר את הילדים הגדולים שלו ללימודים. הסיבה היא בגלל שילד קטן מאוד קשה לשמור עליו שישמור על ההגנות וכל מה שהוא צריך לעשות כדי לא להידבק אחד מהשני. הסיבה

גם שם נפתחו כל המסגרות, גם כמובן מאתמול גני ילדים. נכון, באופן כללי, ההיענות של ההורים היא מאוד נמוכה,

נכון, בהחלט, זה משפיע על הורים.

היא לא שלחה אותה עד היום,

בחמ"ד, לא שלחה אותה מרוב חששות, אלה דברים שבהחלט הם מוכרים לנו מכל המגזרים, וגם בפירוש אני יכולה להבין את

אל"ף,

הטלפון היחיד לא מספיק. בנוסף, הדקות בסוף, יש חבילות. הטלפונים הכשרים, החבילות שלהם

לא שזה לא הגיוני, אבל שיהיה קצת היגיון בברדק הזה.

בנושא של חזרה לשגרה,

צריך לדרוש לקיים שולחן

עכשיו, אחרי שפתחתם ויש לכם כבר כמה ימים ניסיון, כמה מגיעים בפועל למוסדות וכמה נשארים בבית? אני אחדד. התחלנו בצורה מדורגת. בגלל שבציבור החרדי במגזרים מסוימים היה אחוז תחלואה יותר גבוה - אנחנו לא בורחים מזה.

אנחנו החלטנו בשיקול דעת, להתחיל בצורה הרבה יותר מדורגת קודם בתי הספר היותר

אגב, אותם אחוזים יש לנו גם כן בחינוך המיוחד. יש לנו 204 כיתות חינוך מיוחד ברחבי הארץ. יש לנו ליקויי למידה, יש לנו תסמונת, יש לנו כל מיני סוגי כיתות מתקדמות בתוך בתי הספר. נשמע

איך אתם עושים את זה. אני אגיד מה הטכניקה שאנחנו עושים. אם אני אפתח טלפון ואני אשדר דרך המרחב הקולי באותו זמן, יהיה קשה לילד בבית לשמוע את השידור, בגלל שבלמידה פרונטלית אומרים לילד עכשיו תכתבו.

עושים תנועות, הילד לא רואה את זה, הרי הכול דרך

תפסיק את הלמידה מרחוק אז ההורים - - - זה לא מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו עושים משולב.

כל עוד יש ילדים בבית, והרוב עדיין בבית,

מערכות של חברות הסלולר שהם המרכזיים - באופן

ובגלל שהם לא יכלו להפעיל את כל השיחות. הגם שחלק ממערכות החינוך העבירו את זה לשעות אחר הצהריים. עם כל זה, מורים שדיברו איתי, קמו בשעה בארבע לפנות בוקר כדי להצליח להפעיל את המערכת, את השרות שלו, וגם לא

אני רוצה להגיד שיש לנו שר תקשורת שהוא עמד בראש החזית והפעיל את המערכות האלה והוא - - - לא רק זה שמשרד החינוך לא עשה, משרד התקשורת יזם פגישות עם משרד החינוך כדי להעביר חלק מהשיחות לקווי 1,900. מי שיודע, 1,900 זה קווים כאלה

המערכת שלנו היא מערכת גמישה,

היתרון של מערכות החינוך שלנו גם בכך שהם אמרו אנחנו יכולים להמשיך בגלל שאין לנו הסכמים קיבוציים,

אנחנו, המורים שלנו יש להם מוטיבציה, הם שומעים מה שאנחנו אומרים,

פנינו למשרד החינוך בעלויות של גרושים - שום דבר. הם הציעו גם בלי אינטרנט,

בצורה שידענו להתייעץ עם גדולי

כל אחד עם החששות שלו. וכן, מערכת הטלפונים עדיין עובדת במקביל לשיעורים שהמורים בעצם עושים עבודה כפולה גם צריכים להקליד שיעורים, וגם צריכים לבוא. תודה.

אני רוצה לוודא אם זה נכון מה ששמעתי.

ההורים נדרשים

אלו דברים שהתנהלו כל הזמן. הגענו איתם לכמה וכמה הסכמות, עדיין לא הכול. יש צוות שהמנכ"ל הקים ממינהל תקשוב שלנו שעובד מול משרד התקשורת בעניין

גם הגשנו רשימות של תלמידים למחשבים,

אנחנו משתדלים לתת את המענים לכולם. נכון, אפשר יותר.

אני מסכימה שאפשר להיערך

ברשותכם,

אני יודע בחינוך העצמאי לא גבינו לא הסעות ולא צהרונים - לא גבו.

דבר שהוא עבור שירותים, שירות שלא ניתן לא גבינו חד משמעית.

מוסדות פרטיים, אני לא דובר של אף אחד. אני מדבר בשם הרשתות. הרב חיים ביטון נמצא אתנו. שירות שלא נתנו, לא גבינו

זה לגבי בתי הספר. לא אחוז המוסדות הבנו. מה אחוז התלמידים שמגיעים למוסדות? אני נותנת את הנתונים. אני מדברת על 78% מגני הילדים שנפתחו במחוז

יש קשיים כי אתם יודעים שגם החברות שנמצאות בקשר עם הרשות המקומית בעצם צריכות אולי במקומות מסוימים להוסיף עוד הסעות, עוד רכבים,

מוגבלים מבחינת האפשרויות והם כפופים גם לנוהל שהנחה משרד הבריאות לגבי מספר התלמידים שיכולים להגיע ולעלות

הפעילות היום שמתבצעת היא מתבצעת בנסיעה אחת או שתיים בלבד. התוצאה היא שאנחנו לא יכולים להעסיק נהג, למה לא יכולים להעסיק נהג? כי הפעילות הזאת של קו אחד או שתיים זה בערך 200 שקל. הנהג בתוקף ההסכם של ההסכם הקיבוצי, אנחנו חייבים לשלם להם משכורת

התוצאה היא שאנחנו מפסידים באופן ישיר הרבה כסף בעניין הזה, ולא משתלם לנהגים לעבוד, ולא לחברות להסיע.

המרכבה כן מוכנה, כמו שהגברת רות אלמליח כבר דרשה וישבה כמה פעמים לקדם את זה מידית,

אבל הקליקר הזה, זה לפחות לעתיד אם חלילה קורים עוד מצבי חירום, ועלינו

בגדול, אין לי יותר מה

יישר כוח, אני חושב שאתם עושים עבודה יפה. אני מקווה שזה התקדם.

שייגמר הקורונה ולא נצטרך, אבל נראה לי שהמערכת הזאת תוכל לספק פתרונות להרבה

מה עושים כדי להתמודד איתו? לאן כל זה הולך מהזווית שלכם. חשוב לי להגיד בתור מנהלת המחלקה לחינוך וקידום בריאות, שאנחנו עוסקים בו בהרבה מאוד בעבודה שקשורה להנגשת המידע

שאנחנו עובדים לפי מסמך הנחיות חזרה לשגרה מדורגת באופן רוחבי, שבו גם כן מצוין כל הנושא של מסכות,

שזה נכון לכלל המגזרים.

גני הילדים נפתחו אתמול 20% פחות או יותר. אנחנו רואים שיש עלייה הדרגתית בהשתתפות בלימודים, אבל היא איטית,

הבנו כאן בנושא הפלאפונים לצורך